בוקר טוב לכולם.

(מ/1443), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נקרא מקטעים ועליהם כל אחד יוכל לקבל זכות דיבור,

אז אולי מישהו טעה.

רק לקווים הספציפיים האלה? הוא רק לקווים האלה. אני אשמח לפרט, ברשותך, אדוני יושב-הראש. יאיר ארז מרשות המטרו, משרד התחבורה.

כאן אנחנו כבר על שלב שכבר ביצענו - - - גם בביצוע, אתה רוצה לבצע את החיבור פיזית - - - אני אשאל את זה אחרת: נגיד שבמקרה מסוים, מנהל מחלקת המים ברשות המקומית

כל הסעיפים האלה שנוגעים לביצוע, הם סעיפים שהם אחרי תכנית מאושרת,

אבל היא מאושרת ברמה הפרטנית? בוודאי.

בעולם הביצוע אנחנו לא צריכים להגיד את זה בכל סעיף וסעיף. זאת אומרת,

הסעיף הזה לא גורע מהצד המקצועי הזה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה: אני חושבת שסעיף 57 שהוקרא לא מתנגש פה, סעיף 60 עוסק בעניין אחר, להבנתי. במה הוא עוסק

גם אם נלך לשיטתך,

כי אם אתה רואה מה כלול בסעיף 57 אז זה לא מוסיף. אז בהקשר

אלה אמורות להיות פעולות פשוטות.

יש הודעה מראש ומישהו צריך לאשר, בין אם זה בגוף

נו, כן.

נראה לי שהתבאסת ממני ממש. לא, לא התבאסתי, אבל אנחנו חוזרים על עצמנו. דבר. נניח שאתם יכולים לתת הודעה בחברה: "מחר בלילה אנחנו באים לבצע את החיבור". בסדר?

נניח חשמל, עבודות תשתית - - - כל העבודה כבר בוצעה במקרה הזה, נשאר רק

חבר הכנסת שירי אומר שיכולים להוציא מייל: "בעוד שעה אנחנו שם".

כלומר, כמו שאמרת, החברה המבצעת כבר שם. היא רק אומרת: "דעו לכם, אנחנו הולכים פשוט לחבר את

כי אני רוצה להסביר לך למה. מה זה קשור לשלושת הסעיפים שהקראנו עכשיו? אישור שבשתיקה,

הפניתי לסעיף 60. הבנתי את מה שאמרת בהתחלה לגבי אישור שתיקה ואז לא הפרעתי

מה רמת הגימור שהשטח יחזור אליה. אנחנו כתבנו "רמה שוות ערך", והוא ביקש שנחשוב האם באמת צריך לעשות איזה שהן התאמות מסוימות. אנחנו נחשוב ונראה אם

אז זו הנחייה לתכנון וזו הנחייה לביצוע. בשלב התכנון, כשיש תיאום בין הרשות לבין הזה,

השאלה היא אם יש תיאום.

לגביה אופן התיאום עם הרשות המקומית, לגבי - - - אנחנו

הסביבה והבריאות הנוגעים למיזם המטרו לפי החוקים המפורטים להלן, וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה לפי חוק: חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו 1955, חוק המים, חוק מניעת זיהום הים ממקורות

אני ביקשתי לראות את ההגדרות של תחום ההשפעה, וזה לא נמצא בחומר שמפרסמת הוועדה. בסדר? תסלחו לי, אבל בממשלה הקודמת אני הפלתי ארבע הצעות חוק,

אנשי המקצוע הטובים ביותר נמצאים בוועדה בדיוק בשביל הסוגייה הזו. מתי עושים בדיקות כאלה? אני מתעסקת בתכנון מזה 30 שנה,

לפני תמ"א 70, לפני

בסוף זה לא יהיה דיון, אלא: "תגידו,

"תגידו,

בעקבות ההערות שלכם כבר הייתה לנו ישיבה, אני לא מספר לכם כל מה שאני עושה, כן? אני

אני רוצה להקריא באופן מדוקדק מיהם החברים שיושבים שם. הקראנו, לא צריך להקריא את זה עוד פעם. הטענה הייתה שלא יושבים כאן - - - נציג המים רוצה להשלים,

גברת, אם תואילי לקרוא את סעיף 62 (א):

תודה רבה. נושא נוסף?

הבדיקה הזו היא עקרונית כדי להחליט אם יש קווי מטרו. זה בדיוק,

אתם אומרים שזו עדיפות לאומית.

וזה חשוב מאוד, עד כמה שאני הבנתי אין פה חבר מטעם תאגידי המים, לא רשות המים. למה זה חשוב? כי אני ראיתי אצלנו ברעננה, וכנראה גם בעוד אזורים, שיש טענות

אדוני, אנחנו הרגולטור של תאגידי המים והביוב. אתה יכול להניח שמה שאנחנו אמורים לדעת,

מה קורה בתאגידים, כך שאין צורך בנציג. יושבים הגורמים הכי בכירים מאגף הסדרה ומאגף הידרולוגיה, והאמן לי שהם בקיאים בכל מה שקורה בכל תאגיד

בסעיפים הקטנים (ה) ו-(ו) בסוף סעיף 62,

בעוד 14 ימים, שבעה ימים". אני מתנגד. זה לו"ז לא אפשרי גם למי שהוא לא עובד מדינה. רגע, היועץ המשפטי רוצה להגיד

בחלק גדול מהמקומות חוק המטרו באמת מפחית רגולציה ופיקוח. אבל פה אתה עושה חתיכת שינוי משמעותי במצב הקיים, לא במצב החוקי, אלא במצב דה פקטו

השארנו את הוועדה כוועדה מייעצת בעניין הזה.

כמובן שבהתאם

(ד) לבקשת ועדת מים וביוב, רשאית המועצה המאסדרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן תשובה כאמור בתקופה שלא תעלה על 14 ימים. (ה) ועדת מים וביוב לא תסרב לבקשה לביצוע פעולה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצאה כי אין די בתוכנית למניעת זיהום מים שצורפה לבקשת החברה המבצעת

זה מאוד בעייתי.

ואמר: אתם לא משאירים את הבדיקות לתכנון המפורט, שהם אמרו קודם,

ואז אתם תפרסמו את התוכנית.

משרד התחבורה, משרד האוצר, ות"ל ונת"ע מתעלמים מפסיקה לפני כשנה-שנתיים של בית

כאן, פתאום, בשלב הביצוע

על זה שאולי יש פתרונות אחרים שצריכים לעשות, על זה שאולי הפתרונות שהוצעו הם לא מספיק טובים.

יש כאן איזה שהן פעולות תכנוניות שצריך לעשות, והקשר בין נושא התכנון לתיאום ולביצוע לא מספיק בהיר בעיניי.

בטח ובטח בנושא כזה בריאותי שיהיה בוודאות,

את העצמאות לעצור את הקמת הדפו. לצערי אני רק,

אז אף אחד לא ממש ירשום את זה - - - זה לא

זו הנקודה עליה אנחנו מדברים, זה הדין.

רק שזה לא ברור מנוסח החוק מתי אנחנו מדברים על ביצוע, כמו שאמרתם קודם, בסעיפים 59 ו-60,

הנוכחי עליו אנחנו מדברים, שכאן אנחנו בנושאים תכנוניים. נוסח החוק מפנה ספציפית

אני חושבת שהיום יש הרבה קידוחי מי שתייה שנמצאים במצב מאוד גרוע,

תסבירי לי למה את מתכוונת. שקידוח שהיום הוא

אם לא יהיה צורך כזה או אחר לטפל בו,

הפתרון, כמובן, יהיה: העתקה, או

חסרה לי עוד מילה או שתיים לגבי זה שבאמת יש הצדקה לכך.

בסוף השיקולים הם שיקולי עלות-תועלת, נכון? יכול להיות שצריך לתת לזה איזה שהוא ביטוי. אולי היועץ המשפטי של הוועדה ירחיב על זה,

זה הביטוי של הנימוקים

זאת אומרת,

גם על חשבון הקידוח הספציפי זה נאשר.

אני מבינה את ההערה שעלתה פה על הבניית שיקול הדעת. אני

הריחוק הוא א'-ב'. על נושא הרעש במרחב הציבורי אפשר לעשות דיון לבד. מי מודד

בתוך שלושים ימים ממועד פניית החברה המבצעת, בסעיף זה, "המנהל", "סילוק" ו"פסולת" כהגדרתם לפי חוק רישוי עסקים. כריתה,

לעניין כל פעולה אחרת, שבעה ימים מיום פניית חברה מבצעת,

תחל הפעולה בתוך שבעה ימים מיום פניית החברה המבצעת ותסתיים במועד שיקבע מנהל רשות העתיקות או במועד סיום העבודות,

יש כאן אינטרס של סוחרי העץ, שהם ונת"ע עובדים ביחד, ויש על זה הרבה תלונות אצל היועץ המשפטי, אלה מרחיבים ואלה כורתים, ואנחנו משלמים. פעם אחת נשלם לנת"ע כדי שהיא תשתול לנו עצים - - - אני מציע לפנות למשטרה בעניין הזה.

בעצם,

ששוקל איך הוא מצמצם את כריתת העצים. מה שנת"ע אוהבת לעשות, שהשותף שלה אוהב לעשות כדי להראות,

לא, אתה התפרצת מקודם, אתה לא מדבר עכשיו. אז סותמים לי את הפה?

אני רוצה לדבר על הסעיף הזה. אני לא אתן לך כי מקודם

ואולם מצא מפקד המחוז כי מתקיימות נסיבות

יחולו על הצו הוראות סעיף קטן (א)(3)(א) עד (ג). בסעיף קטן זה "חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב

לכבאות יש הסדר גם ברישוי עסקים וגם לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, הסדר שהוא די דומה. לגבי חוק התכנון והבנייה, צו הפסקה מנהלי לגבי עבירות של בנייה ההצעה פה היא שרק מנהל היחידה הארצית, או המשנה שלו,

הוספנו פה סעיף שאומר שיהיו חייבים לשמוע, או לאפשר לאותו גורם שנתן את הצו,

להביע את עמדתו.

כמובן,

אוקיי. מישהו ממשרדי הממשלה?

ובמקרה שהחברה המבצעת תחרוג גם מההוראות המקלות שניתנו לה, אז בעצם לתת פה צו כדי להפסיק את זה כרוך בפנייה למועצה המאסדרת. אבל המועצה המאסדרת היא מטעם הפרויקט. היא לא מטעם הפרויקט, היא מטעם המדינה בסוף. המועצה המאסדרת כוללת גם נציג של הרשות המקומית, שלגביו נדון. למה לה

בניגוד לוועדה המנהלת,

את יו"ר המועצה המאסדרת - - - דנה,

אני חושב שהוכחתי שזה לא נציג ציבור. אני אגיד לך למה: מיהו נציג הציבור? הוא נציג

סיכמנו שאני בעד,

נגיד לכבאות, כב"ה יכולים להוציא עצירה

לא על לכלוך, בכב"ה יש גם מדרג של דברים. לכולם יש מדרג. גם לראש העיר יש מדרג, גם למשרד להגנת הסביבה יש

הוראות לעניין בטיחות אש 72. (א) בביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו מחויבת חברה מבצעת לעמוד בדרישות התקנים כמפורט להלן, כנוסחם ביום פרסומו של חוק רכבת תחתית )מטרו)(תיקון),

תקן ישראלי ת"י 5567 הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה, תקן ישראלי ת"י 5435 מערכות תחבורה מסילתית ציבורית בנתיב קבוע 36 דרישות בטיחות אש, תקן 5350 בנייה ותפעול של מערכות רכבת קלה לעניין בטיחות באש. (ב) הרשות הארצית לכבאות והצלה לא תקבע הנחיות והוראות לעניין ביצוע פעולות לקידום מיזם המטרו, נוסף על דרישות הקבועות בתקנים כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר קבלת אישור המועצה המאסדרת. (ג) המועצה המאסדרת תאשר הנחיה או הוראה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה כי יש בה כדי לגרום לעיכוב משמעותי בלוחות הזמנים לקידום מיזם המטרו או להשפעה משמעותית על תקציב המיזם, שנזקם עולה על התועלת הבטיחותית הנוספת בשל אותה הוראה או הנחיה. (ד) על אף האמור בסעיף 43 לחוק הרשות הארצית לכבאות וההצלה, התשע"ב 2012, צו מיוחד כאמור באותו סעיף לעניין פעולות לקידום מיזם המטרו טעון הסכמה של המועצה המאסדרת.

סיימנו את הסעיפים. אוצר, אתם רוצים להסביר אותם, או שאתם רוצים שאני אעשה את זה? לך על זה, גלעד.

הסעיף הראשון מדבר על אי-תחולה של חוקי עזר. בעצם, ברירת המחדל פה היא שלגבי פעולות של חברה מבצעת, שקשורות לקידום מיזם המטרו, לא יחולו חוקי העזר של כל רשות מקומית. זה כולל את היטלי הפיתוח? הדבר היחידי שהוחרג הוא היטלי הפיתוח. זה כתוב באופן מפורש. האוצר רצה שאני אדבר בשמו, אז אני אגיד שהרציונל היה שלא כל רשות מקומית תקבע חוקי עזר שונים באופן שיוכל לעכב את קידום מיזם המטרו.

אני אסביר. דנה דובר מאגף התקציבים באוצר. בסופו של דבר, לרשויות מקומיות יש סמכויות להטיל חוקי עזר. מיזם המטרו צפוי לעבור בכ-24 רשויות מקומיות. בשביל לוודא שאנחנו יוצרים כללים ורגולציה אחידה, שתאפשר להבין איך עושים את המיזם ולהיערך אליו, ובגלל שאנחנו צריכים ודאות בתנאים ובהקמת המיזם, שחוצה את השטח בין רשויות מקומיות, מוצע כאן לקבוע כללים, שיהיו כללים אחידים. זאת אומרת, אנחנו לא מאפשרים את קיומם של חוקי עזר לעניין קידום המיזם הזה כדי ליצור סטנדרטיזציה, שבין כה וכה נעשית על ידי הרגולציה שנדרשת פה מטעם המדינה. מהי ההחרגה שניתנת לשר האוצר? למה לו יש סמכות? כי הכסף מעניין את המדינה. הרשות המקומית יכולה לפנות לשר האוצר ולהגיד איזה סעיף ספציפי היא רוצה. בגלל שיש מגוון רחב של חוקי עזר, ויש חוקי עזר של רשויות מקומיות, שיכולות לבוא ולבקש, בגלל שחוקי העזר שלהן יכולים לאפשר לקדם את מיזם התשתית בצורה מהירה יותר, לבוא ולהגיד: תנו לנו שהוראות חוקי העזר האלה יחולו בשביל לאפשר את המיזם בצורה מהירה יותר בעיר שלנו".

למה לא למועצה המאסדרת? זה בהסכמת המועצה המאסדרת. נכון, יש מלא פניות ובקשות. למה דווקא שר האוצר, כשמי שממונה על חוקי העזר העירוניים זה בכלל משרד הפנים? הרשות, או כל חברה או תאגיד, פונים למועצה המאסדרת, שהיא הגוף העליון ויש בה מלא נציגי ציבור. ההחלטה הזו נעשית,

גם לאחר הקבלה של שר הפנים, אפשר לראות את זה בסעיף ג' בנוסח. באיזה עמוד זה? סעיף 70(ג)(2), בעמוד 41, מבהיר שצריך קודם לקבל התייעצות משר הפנים לעניין התכולה. בסוף פונים פה לשר האוצר. מעניין אותי למה. אני אענה לך, כי הם לא יכולים להגיד את זה: שר האוצר הוא השר שמוביל את החוק הזה. (היו"ר יעקב אשר) אני אגיד לך מה חסר לך פה, ואני אומר את זה בחברות, לא בשביל עקיצה.

בדיוק. אתה מניח שחסר לי.

לא היית בוועדות, אני כן הייתי. חלילה. לזה אני רוצה להגיע, שאני יודע שמשרד התחבורה לא מוביל את החוק הזה, ואין לי אפשרות להגיע לזה לבד. אגב, הם לא אוהבים את זה כל כך.

עלתה פה גם השאלה: למה לא רק המועצה המאסדרת. תתייחס לשאלה הזו. אנחנו חשבנו שבסופו של דבר, נכון שפה תהיה החלטה של שר. גם צריך לשים לב לעובדה שמדובר בחוק עזר. זו חקיקה של שלטון מקומי, וחשבנו שזה נכון שזה לא יהיה רק המועצה המאסדרת. אבל כאן קבעתם הסדר הפוך: שהשר צריך את ההסכמה של המועצה המאסדרת. זה לא הפוך בעיניי, זה בנוסף, כי במועצה הוא מקבל Input מקצועי. בעיניי זה לא דרמטי. איציק, אפשר להפוך את זה, נכון? הדגש הוא שיש פה החלטה ברמה מיניסטריאלית, וגם המועצה המאסדרת נמצאת בתמונה. אתם מפקיעים מרשויות מקומיות את היכולת להחליט במלא דברים, ופתאום פה: "בגלל שזו רשות מקומית וחוקי עזר בכל זאת נתחשב - - -" לא, הפוך. לא, בפנייה לשר. ברירת המחדל פה היא דווקא שמבטלים את הכל, והאפשרות להחזיר חוק עזר מסוים היא מאוד קטנה ומסורבלת, עם אישורים, תנאים וכו'. ככלל, חוקי עזר לא יחולו במועצה בהקשר של פעילות שקשורה למיזם. טוב, בסדר. העיקר שאנחנו סבבה עם זה. העיקר שנרוץ. אף אחד לא סבבה עם שום דבר. רצית להעיר עוד משהו? הייתה לי שאלה לגבי סעיף 71(ג). למה שבכלל המועצה המאסדרת תתעסק ברישיון לעסקים? זה לא רישיון לעסקים באשר הם, זה רישיון עסק למיזם המטרו. גם המבנים של מיזם המטרו צריכים רישיון עסק, כמו התחנות.

נגיד, הקיוסק במבנה? לא. אם החברה תרצה לעשות קיוסק לסינים שעובדים שם החברה תצטרך את הרישיון. כן. אני רוצה להסביר את השינוי שעשינו בסעיף 72. הסעיף קובע רשימה של תקנים, שאסור לקבוע הוראות אחרות חוץ מהתקנים האלה. זה היה הסעיף המקורי.

שזה פרויקט מאוד ארוך, ואנחנו לא יודעים מה יהיה רלוונטי בעוד 10 או 15 שנים יכול להיות שיהיו תקנים אחרים שניתן יהיה להשתמש בהם באופן שלא יעכב את המיזם, וגם יתנו פתרון טוב לעניין של בטיחות אש הוספנו את סעיף קטן (ג), שהוא שינוי משמעותי. אני פונה למשרד האוצר ולנציגים של כבאות,

לגבי התקנים בהקשר הזה. אני רואה שכל התקנים מתייחסים לעניינים של רכבות - - - רכבות, מסילות והכל. השאלה היא מה קורה עם ה-Facilities.

ההגדרה של פעולה לקידום מיזם המטרו לא כוללת רק את העניין של המסילות ושל הרכבות, אלא גם מבנים רגילים, שלפחות בהתחלה בונים מעל דפואים. האם התקנים האלה מספקים בהקשר הזה? היה לכם שיח בעניין הזה? צריך לשאול את ה- - - אני לא שואל אותם, כי בסוף, האחריות בעניין הזה היא שלכם, אתם אנשי המקצוע. השאלה היא האם יש בעייתיות מבחינתכם, או שזה מכסה לכם את כל הספקטרום? אני אסביר. תומר חזות, יועץ משפטי של אגף הגנה מאש. שלושת התקנים הללו עוסקים במבנים שהם לצרכים ציבוריים: תחנות,

גשרים ומנהרות. אין בהם את הדרישות לכל מבנה שיוקם מעל אותם מתחמי מטרו. עשינו תיקון והשארנו את השנים הראשונות שבהן בונים את ה - - - חמש שנים.

יהיה. את הטיעון אני מכיר ומבין, השאלה היא אם לא צריך,

איזה סעיף, כדי שבמידה ויהיו דברים מעבר הם יעבדו לפי התקנים, כמו בכל היתר בנייה רגיל? גם מהי ההתנגדות לכך? השאלה היא בעצם לגבי המבנים הנוספים שהוספנו בהגדרה, אמרנו "פרק זמן נוסף". במסגרת הסעיף שהכנסנו פה, רשות הכבאות יכולה לבוא ולהציע כל תקן. כמו שהיועץ המשפטי של הוועדה

יש את המנגנון שמגדיר איך אנחנו באים ומתקנים, עושים שינויים ומוסיפים. סעיף 72(ג) ככל שירצו לנכון, יכול להיכנס במסגרת המנגנון, אלא אם

שנייה, אני עוד לא מבין. המועצה המאסדרת כביכול תוכל לאשר כל תוספת - - אם היא תשוכנע, צריך לשכנע אותה.

שזה מאפשר להם להוסיף. לא, זה מאפשר לכמה להגיש בקשה. השאלה היא אם זה יקצר את הזמן ואת ההליכים, או יסרבל אותם. לדעתי, זה שנצטרך לפנות לוועדה המאסדרת בכל בניין שייבנה יאריך את התהליך. אני אשמח להתייחס.

אני רק אגיד שהסעיף הזה לא מדבר על אישור נקודתי או ספציפי, אלא על תקן. לכן, לא תצטרך לבוא על כל בניין ובניין.

בסופו של דבר, העמדה הממשלתית, כמו שאושרה על ידי הממשלה,

ככל שיש איזה שהוא קושי עם העמדה הממשלתית, אני חושב שנכון יהיה שתחזרו לממשלה - - - רגע, אל תגיד את זה. לא, די עם האיומים האלה. אני מתמקד, אני רק אומר מהי העמדה הממשלתית. אתם, בוועדה, יכולים להחליט על כל מה שנראה לכם. השאלה שלי היא האם זו באמת העמדה הממשלתית שבחנתם, ואמרתם: אוקיי, אלה התקנים שאנחנו רוצים שיחולו בהקשר הזה, או שזה משהו שבטעות? כרגע זו העמדה הממשלתית, כפי שבאה לידי ביטוי בנוסח. ככל והכבאות חושבים שההסדר פה לא - - - איציק, תעצור. אתה לא חבר כנסת, אני יכול להיות איתך קשוח. אני מבקש שתעשו חשיבה נוספת ותחזרו אלינו עם הסכמה או עם אי-הסכמה, ואז נראה איך אנחנו נוגעים בעניין.

שבכלל אתה שומע עליו, ובמקומות שבהם אתה נכנס לפירוטים של תקנים יכול להיות שצריך לפעמים לעשות משהו רוחבי, כדי שיפתור את כל ה - - - אפשר להגיד שהתקנים האלה חלים בהקשר של - - - בהקשר של מסילות בלבד, ובעניינים שקשורים לישיבות. לא נעשה את זה עכשיו, תשבו ביניכם ותחזרו אלינו. לא קרה כלום, הכל בסדר, נתקן ונטייב כל מה שאנחנו יכולים. נחשוב ונחזור אליך. בסדר גמור. בבקשה. אני רוצה רק להזכיר: נזכרת פה בסעיף 70(א), שלא יגידו לי שאני לא מתייחס לסעיף ונותן נאום - - - מאחר ואלה הדקות האחרונות אני נותן לך.

אבל אל תצעק עליי, אני איעלב. מה זו החברה המבצעת? זה אפילו לא נת"ע. חברה מבצעת זו חברה פרטית. לא - - - סליחה, אני עורך דין לליקויי בנייה, אני יודע מה זה חברה מבצעת. אתה יודע מה הבעיה? ואני לא צועק עליך, אני אומר לך את זה בחיוך, הוא מנסה לענות לך. הוא לא יודע לצעוק כמוך, תן לו רגע לענות. יש הגדרה לחברה מבצעת בחוק הקיים. אני יודע שאת המטרו לא מבצעת חברה ממשלתית. החברה הממשלתית פה היא נת"ע, היא היזמית והמתכננת, אבל היא לא המבצעת. היא החברה המבצעת, היא יכולה להתקשר עם קבלני משנה. אני חושב שיש פה בעיה: לא רק שלוקחים את הכוח מראשי עיריות לטובת גוף ממשלתי, אלא שהוא גם יכול להסמיך גופים שהם אפילו לא קשורים למדינה. אני רוצה להתייחס למה שאמר האוצר, שהמטרה היא כביכול לקבוע כללים אחידים. יש פה כלל אחד: בכל החוקים סעיף 250 לפקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, סעיף 6 לחוק למניעת מפקדים באים לעיריות וסותמים להן את הפה. דבר לפני אחרון: קודם כל, יש פה באמת כיבוי אש. אנחנו מדברים על דברים בטיחותיים. לא יכול להיות שהוועדה המאסדרת תחליט לפני כיבוי אש, כמו שכתוב בסעיף 72. דבר אחרון, אני שמח, כמו שאמר שיועמ"ש, שהוועדות מוקלטות ומשודרות, ואצלנו כבר תיעדו את זה. יצא המרצע פה מן השק: עלתה השאלה של חבר הכנסת שירי: "למה שר האוצר?", ענה לו יועמ"ש הוועדה: "שר האוצר הוא זה שמוביל את החוק". זה פרויקט תחבורתי, אבל הוא מובל על ידי השר. איזו חשיפה. אני הערתי על זה, אדוני. שאלתי איפה משרד התחבורה, וקולו בקושי נשמע. אבל למה לא ציטטת אותי? אני גם דיברתי על זה בקדנציה הקודמת. אז זה פספוס שלי. יש פה Money Time. הפיל הלבן והענק שבחדר - - - לקחתי לו את הקרדיט,

אני רוצה לבשר לך שדווקא בקדנציה הזו שיפרנו את הפיל, שר האוצר הרבה יותר קטן כרגע. דווקא בקדנציה הקודמת, שר האוצר היה פיל יותר גדול. אני מסכים, גם פוליטית. שר האוצר קודם היה פיל, עכשיו זה Elephant. עכשיו זה סמוטריץ'. Granzmother, כן. זה בשביל החיוך. באמת בשביל החיוך, אבל אני אגיד משהו מאוד רציני לסיום. יש פה איזו שהיא מראית עין לפיה אנחנו עושים פה פרויקט תחבורתי, ואז אתה שואל את עצמך: למה מדינה שמרוויחה הון תועפות ממיסים על רכב רוצה להעביר את הציבור למטרו? וזו בדיוק הבעיה: מי שמוביל את הדבר הזה הוא שר האוצר, ולכן התכנון הוא נדל"ני,

ולא תחבורתי. תודה רבה.

עו"ד אלישבע כהן, מייצגת את התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אני רוצה להעיר על סעיף 70(א), בעניין היטלי הפיתוח. הסיפא של הסעיף קובעת שמבנים שאינם תחבורתיים היטלי הפיתוח כן יחולו עליהם, למרות שעל המבנים ועל המתחמים הם לא יחולו, בגלל תחילת הסעיף. זה יוצר נטל לא מאוזן על המבנים שאינם תחבורתיים. אני רוצה להזכיר, בהקשר הזה, שעל המבנים האלה בדיוק יש את מס השבחת המטרו, היטל המטרו שנמצא עכשיו בחוק ההסדרים, אם יעבור, תשלומי עיריות והיטלי פיתוח, שיהיו כנראה על התשתית של המטרו,

אילו היטלי פיתוח יהיו שם? במסגרת חוק המטרו שעבר, שאושר בזמנו בוועדה, היו הסכמות נרחבות עם הרשויות המקומיות, גם לגבי השתתפות שלהן בפרויקט וגם לגבי שיפויים שהמדינה מגדילה, וכנ"ל לגבי היטלי הפיתוח מן הסוג הזה. לכן, במסגרת ההסכמות שיש ובמסגרת ההתחשבנות שבין הרשויות המקומיות לבין המדינה, אגב הפרויקט, הוסכם שלגבי המבנים התחבורתיים, מה שנמצא ברישא של הסעיף, יהיה פטור. יש הסכמות יותר רחבות, וההבנות לגבי תשלומים שהעירייה משלמת ומקבלת מהמדינה מכסות גם את החלק הזה.

לגבי הסיפא של הסעיף, בדיוק כמו שאמרת: היטלי הפיתוח והנוספים שייקבעו, יחולו על המבנים מעל אותם מבנים תחבורתיים, כמו על כל נכס אחר שנמצא באותה רשות מקומית. אנחנו פשוט אמרנו שלעניין המבנים התחבורתיים של המטרו יש הסדר נפרד, שבא לידי ביטוי עם הרשויות המקומיות בצו: שהן משתתפות, הגדלת ההשתתפות של המדינה וכו'. השאלה היא אם לא יכלילו את זה שיש פטור, כי הרי לא כתוב פה שיש פטור. ייתכן שייקחו את היטלי הפיתוח שאמורים להיות על התשתיות, ויחילו על המבנים שאינם תחבורתיים. זה הרי לא כתוב בשום מקום שלא. ככל הידוע שלנו, ישנם כללים והיטלים שעל פיהם הרשות המקומית מטילה היטלי פיתוח. את מתארת שספציפית פה יעוותו אותם? היטלי פיתוח נקבעים על פי חוקי עזר,

אתה לא רואה חשש באיום הזה? אם כן תבדקו. מי עוד לא דיבר?

סיגלית ברקאי ממשרד התחבורה. בתגובה לכל האמירות של אי-מעורבות של משרד התחבורה, אני רוצה להבהיר שהחוק כן נעשה בשיתוף איתנו, ושיש פה גם את רשות המטרו עצמה, שהיא חלק מהמשרד. כמו שכבר אמרנו בדיונים קודמים לגבי הרכבים שונים של המסגרות והגופים השונים: ככל שנדרש, זה בשיח כן בינינו לבין האוצר. זה לא נדרש להגיע לוועדה בשלב הזה, ואמרנו שנגיע בהמשך, וכל ההסכמות שיהיו יגיעו לוועדה באופן מסודר. יש נושאים שיש בהם חילוקי דעות, אבל נדבר עליהם, על הנושא של התוואי. כן, בבקשה. סיוון שמואלוביץ', מנהלת קשרי ממשל בארגון "15 דקות", ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל. אני מבקשת לייצג את רצון נוסעי התחבורה הציבורית והציבור בישראל שמעוניין בקידום פרויקט המטרו. אנחנו עוקבים אחרי דיוני הוועדה ורואים גם כמה נערכים במקצועיות ובזריזות,

אמנם אין לנו הסתייגויות מהסעיפים של החוק, אבל אנחנו כן מבקשים להודות למשרדי הממשלה וליו"ר הוועדה, שמקדם את החוק בשביל לזרז את הקמת המטרו. אנחנו נשמח לקבל הערכה של לוחות זמנים לאישור הנוסח, אם אפשר. אנחנו רואים שהדיונים מתנהלים מאוד במקצועיות, אבל הדיון הזה היה אמור להסתיים בדיון הקודם והתארך, בגלל אריכות הדברים. האם החוק נועד להיות מוכן לקריאה שנייה ושלישית במושב הזה, או שהתכנון כרגע הוא לדחות את זה למושב הבא? מאחר ואנחנו נמצאים בוועדה של הכנסת, ומאחר ואנחנו עושים עוד כמה דברים ויש לנו עוד נושאים אני לא חושב שזה יהיה נכון, ואף לא דמוקרטי, לבוא ולומר שדיוני הוועדה יסתיימו אם יהיו עוד עשר שאלות שאנחנו חייבים לדון בהן, אז אנחנו נסיים אותן בזמן שהבטחתי. קודם כל, אני מודה על המחמאות. לא כולם חושבים כך במשרדי הממשלה, אגב. אני לא מסתכל על מהיר ולא מהיר, אנחנו נעבור על הכל, ובכל מקום שנוכל לטייב נטייב. יש דברים שקופצים פה כל פעם, והם ימשיכו גם הלאה,

וחבל, אני מוכן להבטיח לכם שבישיבה האחרונה אני אתן לכם להוציא את כל העצבים. עד העצבים בואו נדבר על הפרטים. אם יש פרטים שאנחנו משתכנעים בהם אנחנו מתקנים. אני מבחינתי רוצה לתקן. אני לא הולך לעשות הפיכה בעניין הזה, כי כרגע אני לא חושב שצריכה להיות הפיכה. גם עניינית, מקצועית. עשיתי את אותו הדבר בקדנציה הקודמת שלי, אמרתי את ההערות שלי, לא קיבלו חלק מההסתייגויות שלי,

כבר נכנסו לתוקף. אני אומר את דעתי, כדי שאתם ואני לא נשגה באשליות בואו ננסה ולתקן. אנחנו מקדמים את מה שצריך לקדם ואנחנו מתקדמים קדימה. רק הערה קטנה לפרוטוקול: הקריאה הראשונה הייתה לפני כשנה וחצי, והדיונים הסתיימו לפני כשנה. יש לנו פה היום ועדה של חשיפות. הוועדה מתנהלת בענייניות כמה שאפשר. העיכובים האלה עולים כסף. היא באה בטענות. סליחה, אדוני סגן היושב-ראש. גבירתי, בבקשה. אני רציתי להתחבר לפן התחבורתי של החוק. כחוט השני עובר פה שחסרים פה חלקים תחבורתיים, במדיניות של החוק. למשל: נגישות. אין מדיניות של נגישות תחבורתית, לא הייתה שום התייחסות לזה בהגדרות, שום סעיף לא מתייחס פה לנגישות תחבורתית לאנשים עם מוגבלויות. בזמן העבודה או בתכנון? בישיבה הקודמת נדמה לי שדיברת על זה, ונדמה לי שאפילו ביקשתי מכם לכתוב את העניין הזה. עוד לא הגענו לעניין הזה ואנחנו נטפל בו. הסכמתי בעיקרון, בנקודות מסוימות. אני מדברת כרגע,

רק על תקופת העבודות, ולא על אחר כך, זה ברור שכשמתכננים רכבת ומטרו, הנגישות - - - זה לא קורה ברק"ל, למשל. יש שם הרבה פאשלות של נגישות תחבורתית לאנשים עם מוגבלויות. אפשר להקים משרד לממשלתי לפאשלות, אבל מה לעשות? הנגישות התחבורתית בארץ שואפת לאפס. חייבים - - - תודה רבה. בבקשה. שלום, שאול מפורום תושבים מגוש דן שמקדמים את המטרו. אנחנו באמת מברכים על הדיונים המקצועיים בשבועות האחרונים. תודה רבה. רק שאני לא אעוף על עצמי מרוב מחמאות. אנחנו באמת מבקשים שהדיונים ימשיכו במישור המקצועי בנושא חוק המטרו, ושלא יהיו דיונים כלליים על תוואי זה או אחר. איך תקדם - - - תודה רבה שאתה עוד פעם עוזר לי. ואני הודעתי שיהיה דיון על התוואי בנוסח של החוק. יהיה דיון עם היוועצות? השאלה היא אם ייצא משהו פרקטי מזה. לא רק אני אמרתי, אלא גם משרד התחבורה אמרו את זה. משרד התחבורה לא רלוונטי פה בשולחן. שירי, אתה רוצה להיות פופולרי מזה? בוא תתאמן איתי על הטיפולים, ואז נעשה דברים יותר טובים. רבותיי, היה לי לעונג לשרת אתכם כאן. אני מתנצל אם מישהו חשב שכעסתי עליו, אני רק נותן לכם שיעורי בית להמשך. דווקא בגלל שאני בעניינים ופתוח לדברים אני מבקש שנתמקד בתיקונים ולא רק בדעה הכללית, שאותה אני מכבד, אגב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:09.